אני פותח את הישיבה, אנחנו בעצם ממשיכים את הדיון על חוק - - - לא, לא מקובל עליי הדבר הזה, זה אי אפשר ככה לעשות כל רגע הפסקה של עוד חצי שעה ועוד